צוהריים טובים לכולם, לכל המוזמנים. אני רוצה לפתוח תחילה ולהודות לשר הבריאות ניצן הורוביץ, שקודם כול מכבד אותנו כאן בנוכחותו בישיבת הפתיחה החגיגית של ועדת הקנאביס בכנסת ישראל, ומסייע רבות בשיתוף הפעולה לקידום נושא הקנאביס הרפואי. סוף כול סוף מנשבת רוח חדשה במשרד הבריאות, באמת בגיבוי שלך על מנת לתקן, לשנות את הדירקטיבה הקודמת, ולסייע למאות אלפי חולים ומטופלים במדינת ישראל. אני רוצה להודות לשותפיי לדרך, חברי הכנסת: בועז טופורובסקי, רם שפע ומיכל רוזין. אני שמחה ונרגשת לפתוח את דיון ועדת הקנאביס הראשון בכנסת ישראל. נושא זה קרוב מאוד לליבי. מתחילת כהונתי בכנסת התחלתי לקדם את ענייני הקנאביס וללוות מקרוב את המטופלים. זו הפעם הראשונה שבכנסת ישראל תהיה ועדה ייעודית שתעסוק בהסדרת הקנאביס הרפואי, ועדה שתיתן מענה למצוקה האמיתית של חולים שזקוקים לטיפול. זו נקודת ציון משמעותית עבורי, הקמת הוועדה תאפשר לי לקדם את החקיקה עליה אני עובדת בשנים האחרונות, ותאפשר להביא פתרונות למטופלי הקנאביס בישראל. פעמים רבות גורמים בעלי אינטרסים ניסו לשים מקלות בגלגלים, וניסו לשכנע אותי לוותר, אבל אני שומעת את המקרים בשטח, ולא הייתי מוכנה להישאר אדישה. נאבקתי למען המטופלים, ואמשיך להיאבק עד שתהיה תרופה זמינה במחיר שפוי, כשהמשמעות עבורם היא לא פחות מהצלת חיים. המטרה שהצבתי לוועדה היא לקדם חקיקה ורפורמות שיביאו בשורה גדולה להמון אזרחים במדינת ישראל. ואני מבטיחה שאעשה כל שביכולתי על מנת לקדם את הקנאביס הרפואי. יש לציבור כתובת ברורה, וזו ועדת הקנאביס עם צוות מקצועי, וחברי כנסת שהיה להם חשוב לכהן בוועדה משום שהנושא קרוב לליבם. תודה רבה לכל מי שהגיע. ואני אתן את רשות הדיבור לשר הבריאות של מדינת ישראל ניצן הורוביץ, בבקשה.

חברת הכנסת שרן השכל, יושבת-ראש הוועדה, ותודה גם לכל חברות וחברי הכנסת שהגיעו ושיהיו חברים בוועדה, ותודה לכל מי שהגיע היום לשמוע ולתמוך. חלפו עברו הימים שבהם קנאביס היה איזשהו עניין שלא מדברים עליו ושלא מתייחסים אליו, ומשהו שהוא ככה סוג של דבר מפוקפק כזה שרוצים להסתיר. אנחנו היום בתקופה אחרת, וטוב שכך. באמת יש פה חברי כנסת וחברות כנסת שפעילים בעניין הזה. אני נמצא פה בין שרן לרם, שניכם, רם הוא יו"ר ועדת הסמים בכנסת, ושרן יושבת-ראש הוועדה כאן, המיוחדת לעניין הקנאביס הרפואי, ואני חושב שזה מראה על פתיחות בעניין, ועל רצון סוף סוף באמת לקדם את הדבר הזה. אני באופן אישי וגם באופן פוליטי תומך בלגליזציה. אני חושב שזה הדבר הנכון ביותר שצריך לעשות, זאת דרך המלך, נקרא לזה כך. כי המצב היום הוא מסורבל, הוא מקשה, הוא מגביל. אני מאוד מודע לזה, ובטח שנדרש שינוי. לכל אורך הדרך תמכתי ואני אתמוך בגישה מקילה ומנגישה. עכשיו, לנוכח הקשיים להשיג לגליזציה, אנחנו הולכים לכל מיני דרכים כאלה, דרכים אחרות, פתרונות אחרים, אבל הם פתרונות חשובים בנושא קנאביס רפואי. אז זאת דרך לעקוף את הלגליזציה, אדוני השר? לא, זאת לא דרך לעקוף. אתה אומר. אני מבקש, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, זאת ישיבה חגיגית, והשר הגיע לומר - - - זה לא לעקוף.

חגיגית, אז אי-אפשר לשאול, אי-אפשר להעיר, אז מה?

שר מדבר,

מעירים, גם אם זאת ישיבה חגיגית. לשרים לא מעירים הערות ביניים, לא נהוג. חבר הכנסת סעדי, אני מבקשת, לא נהוג להעיר הערות ביניים כששר מגיע.

יש זמן אחרי זה גם לשאלות.

את לא היית מעירה לשרים שהיו מגיעים?

כאשר הם מגיעים להציג תוכנית ממשלתית, תקציבים,

אז מדברים, מגיבים,

אם זאת ישיבה חגיגית בלבד, את לא רוצה שנשאל שאלות או להעיר,

תחגגו לבד.

חבר הכנסת סעדי, חבל. נו, באמת, מה זאת ההערה הזאת? שאלתי שאלה את השר. בסדר, אני אענה בסוף.

אמרתי, יש לי דעות,

למפלגה שלי מרצ,

אנחנו תומכים בלגליזציה. אני גאה בזה, אני אומר את זה בצורה גלויה, אני רוצה שתהיה לגליזציה. אני אומר רק שיש קשיים, אתם יודעים שקשה מבחינה פוליטית להעביר את זה. ולכן אנחנו הולכים לכל מיני סוגים של פתרונות ביניים.

בנושא הקנאביס הרפואי, נושא חשוב כשלעצמו, למשל בנושא כמו CBD ומוצרי CBD. כמה מהעקרונות, במקביל פה למה שקורה בכנסת, אנחנו פועלים ליישם במשרד הבריאות. הקמנו ועדה בראשות ד"ר בועז לב, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות בעבר, שהמטרה שלה היא לעבור ממשטר של רישיונות למשטר של מרשמים בתחום הקנאביס הרפואי. כשזאת באמת גולת הכותרת של העניין. וזה כולל גם גישה כלפי רופאים, כדי שרופאים יהיו נכונים ומוכנים לרשום את הקנאביס הרפואי, קופות החולים יצטרכו לשתף פעולה בתהליך הזה, ההסתדרות הרפואית, וכל שאר הגורמים הרלוונטיים במערכת הבריאות. זה לא סיפור פשוט. כך שגם רופאים שמאמינים, שנוהגים לטפל באמצעות קנאביס CBD, יוכלו לרשום עבור מטופליהם את המרשמים בלי בעיה מיוחדת. נושא אחר, שהוא גם נושא מאוד חשוב, הוא עניין המחיר, כי אפשר להסדיר, ואנחנו מתקדמים בכיוון הזה, אבל סיפור המחיר הוא גם סיפור שמאוד מעיק בנושא הזה של קנאביס רפואי. אתם מודעים כאן לבג"ץ שהיה. האמת שאני יכול להגיד שגם בעקבות פנייה משרן, אנחנו במשרד הבריאות ביקשנו מבג"ץ לעכב.

להאריך בכמה חודשים כדי שלא יהיה - - - את המתווה הישן.

למי שעדיין לא יודע, בבג"ץ שהוגש על ידי עמותת הקנאביס הרפואי, למעשה שר הבריאות הנחה להאריך לפחות בשלושה חודשים נוספים לאותם מטופלים את המתווה הישן שעליהם הוא היה. וזה גם שינוי רוח משום שלפני כן התנגדו לכך. עכשיו יש פה צורך, לדעתי. אני בכלל לא כזה חסיד גדול, בניגוד אלייך, של כלכלת שוק חופשי, בתחום הבריאות בוודאי שלא, ולכן פנינו למשרד האוצר לכנס בדחיפות את הוועדה לפיקוח על המחירים כדי להטיל פיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי. לפחות בדרגה מסוימת או ממכסה מסוימת או ממחיר מסוים, כי לשלם אלפי שקלים בחודש זה דבר קשה ביותר. באופן כללי צריך להבין שבריאות עולה כסף, והמדינה צריכה להבין את זה, ובריאות דורשת השקעה. ובנושא הזה, כמו בנושאים אחרים, הרבה אנשים מתעשרים מהבריאות, אבל לפעמים לא המטופלים. המטופלים לא צריכים להתעשר, אבל הם צריכים לקבל טיפול טוב ונגיש. יש הרבה כסף במערכת הבריאות, אבל לפעמים הוא לא מגיע למקומות הנכונים. גם פה שורת הרווח לא צריכה להיות חזות הכול, וצריך להיות פיקוח על מחירי הקנאביס. סליחה, אדוני, על איזה רווח אתה מדבר? סליחה, אין דבר כזה להתפרץ. אבל על איזה רווח הוא מדבר? סליחה, אני מבקשת, מעבר לזה שזה לא נהוג וזה לא קורה בוועדות, דוברים, מבקרים לא יכולים להתפרץ לא לדברי ח"כים, ובטח שלא לדברי שרים. דוברים מדברים אך ורק ברשות דיבור. ברגע שמישהו מתפרץ זה פשוט לא מקובל. היחידים שיש להם רשות להערות ביניים זה חברי כנסת. וגם בישיבה חגיגית כזו ששר מגיע זה בדרך כלל לא נהוג,

אני לא רוצה להוציא אף אחד. בוא נגיד שמי שלא מרוויח זה בטוח לא המטופלים, שהם צריכים לשלם או עלולים לשלם הרבה מאוד כסף. אז בטוח שהם לא מרוויחים שום דבר. לגבי נושא נוסף, שגם הוא עלה על סדר-היום שלנו והוא בין המשרד שלנו למשרדים אחרים. דיברנו על מעבר מרישיונות למרשמים, דיברנו על מחירי הקנאביס, יש גם נושא של פתיחת השוק ליצוא. זה ענף חקלאי, הוא יכול להיות ענף חשוב, ואנחנו רוצים לאפשר יותר פתיחה של הקנאביס, לעשות הקלות רגולטוריות מבחינת משרד הבריאות, כך שיתאפשר יצוא למדינות אחרות, וגם הפקת מוצרים, וכל מיני דברים שנוגעים בדבר הזה. היום במקרה יש לי פגישה עם שרת הכלכלה בנושא. נפגשתי ואפגש גם עם חברות קנאביס וגורמים שפועלים בתחום הזה. זה תחום יצרני גדול בשווי מיליארדים, הוא יכול לתרום לכלכלה הישראלית, אפשר לגייס עובדים לתחום הזה, יש פה אפשרויות של מחקר, של יצור, של יצוא, ואנחנו רוצים לעודד את זה. ומה שנצטרך לעשות מבחינתנו בתחום הרגולטורי, אז נעשה. לכן אני מברך על פתיחת הוועדה, ואני שמח על העניין הזה.

כמו שאתם רואים, זה נושא שמעורר הרבה ויכוחים וטענות, ויש דעות כאלה ודעות כאלה, זה בסדר. בגלל זה אנחנו בכנסת, וזה פורום פתוח. אני מכיר אותך קצת ואת הפעילות שלך בעניין הזה, אני חושב שאת ידועה בקשר שלך עם הארגונים והמטופלים, ואת עוסקת בזה כבר שנים. את מאוד בקיאה גם בנושא הזה, אז אני בטוח שכאן תיתני פתחון פה לכולם, ותנווטי את זה בצורה הכי טובה. וכן, אני מאוד מקווה שתוך, בואו נהיה אופטימיים, אולי תוך כמה חודשים נוכל להיות במציאות שונה בארץ בתחום הקנאביס הרפואי, ושזה יהיה רק לברכה למטופלות ולמטופלים, וזהו. ומאחל לכולם רק בריאות וחיים טובים, והמון בהצלחה,

וכל הכבוד על המאמץ.

תודה רבה לך, שר הבריאות, אנחנו מאוד מעריכים גם את הגעתך לישיבת הפתיחה. אנחנו יודעים שיש לך גם אילוצי לוז, אז ככל שתצטרך, מתי שתצטרך לצאת אנחנו כמובן מבינים לחלוטין. ואני אעבור כמובן לחברי הכנסת לקראת פתיחת הוועדה. חברי היקר רם שפע, שהוא כבר מספר כנסות שותף לדרך לעניין הקנאביס, בבקשה. שלום לכולם, צוהריים טובים, קודם כול,

שרן, חיכית לרגע הזה הרבה זמן, ונראה לי שיש די הרבה אנשים, גם אלה שנמצאים פה, והרבה אנשים שנמצאים בבית ששמחים לראות את שלושתנו יושבים אחד ליד השני, ומבינים שאנחנו מסכימים. עברו הרבה מים בכל מיני נהרות בשנים האחרונות, אבל אני חושב שבאמת יש שינוי כיוון כללי, צריך להגיד ביושר ובשמחה רבה. שלום גם לשר אלקין, נשמח שתצטרף. אתה רוצה להציג? הצטרף אלינו שר השיכון והבינוי השר זאב אלקין, ברוך הבא. סליחה, כבר הייתי בזכות דיבור אז הצגתי אותך. הקנאביס קשור לשיכון ובינוי? כן, כן תכף תבין. אתה רואה, לא הכול אתה יודע. נגלה לך.

במסגרת תפקידי כשר המקשר בינך לבין הממשלה. בסדר, אז נכתוב השר המקשר, לא שר הבינוי והשיכון. אני באמת חושב ששינוי הכיוון שמגיע משר הבריאות ניצן בהקשר הזה הוא דרמטי, לא היה לנו. כל מי שרצה לקדם שינוי מדיניות בקנאביס, בין אם זה ברפואי ובין אם זה לגליזציה,

לא היה כזה שיתוף פעולה עם שר הבריאות, וזה כמובן מאפשר לנו, לכולם להבין שאנחנו נכנסים למציאות שונה. אני רוצה דווקא לתת זווית טיפה אחרת. אני יושב-ראש ועדת ההתמכרויות והסמים ואתגרי הצעירים, וככזה אני נתקל בכל מיני מורכבויות. אתמול הייתי בכפר איזון ביחד עם חברת הכנסת יעל רון בן משה שהצטרפה אליי, ופגשנו גם מכורים ומכורות, וגם את הנהלת המוסד במקום המופלא הזה. והיה מאוד מעניין דווקא לשמוע את המנהלים שם שמבינים שיש שינוי מדיניות, ושאנחנו לקראת הסדרה, נקרא לזה לגליזציה, נקרא לזה בשם אחר. הם מבינים שיש מספיק חברי כנסת ושר שרוצים לעשות שינוי מדיניות, והם אומרים: אנחנו איתכם בהבנה שצריך לעשות שינוי, הפסקנו לעצום עיניים. וזאת בעיניי ברכה גדולה. יושבת פה יפעת, יושבים פה הרבה אנשים שהיו שותפים לצוות בראשה של עמית מררי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בשנה שעברה. הובלנו את זה, והם יודעים ויודעות שיש מורכבות, אבל כן יש נכונות לשינוי מדיניות. ולצד זה, אני חייב להגיד, אנחנו כל הזמן צריכים להיות בהבנה שהמילים שלנו משפיעות על הציבור, על הרבה מאוד בני נוער ששומעים את זה, ולא מצליחים להבין את ההבדל של ההשפעות האמיתיות שיש עליהם, שהן שונות מההשפעות על בגירים.

לצד הנחרצות האדירה של כולנו לעשות שינוי מדיניות אנחנו צריכים לזכור שהמציאות מורכבת, ואנחנו צריכים כל הזמן לראות את ההשפעות גם על בני הנוער, גם על בגירים. באותה הנשימה ממש באותו דיון סיפר אחד האנשים, כמובן שנשאיר אותו בעילום שם, מה קרה לו אחרי שהוא הגיע למקום הזה. ואז הוא סיפר שנפתחו לו כל הסיפורים, הנפש שלו נפתחה, כפי שהוא אמר, על כל מה שקרה לו בצבא כהלום קרב, וממש שפך בפנינו את ליבו. זה שם בשדות ים. שם בשדות ים סיפר את הסיפור שלו, ואמר משפט מדהים: אין אף בית ספר שלימד אותי איך להתמודד עם הנפש, ופה הצלחתי ללמוד את זה. ואז התחילה שיחה על קנאביס רפואי, ועל כמה קשה היום לאותם אנשים שמשתחררים מהצבא. ויש רפורמה משמעותית בזה, אז אני מקווה שהיא גם תביא לשינוי מדיניות גדול. והתחלנו לדבר על זה שאם נצליח, בתקווה גדולה, לעשות שינוי מדיניות משמעותי בקנאביס הרפואי ולייצר קצת יותר פתיחות, שגם האיכות תהיה גבוהה יותר, וגם המחיר יהיה נמוך יותר, ושהכול יותר לצרכים. אז אני מקווה שהצורך של הרבה יותר ישראלים וישראליות בכמויות גדולות יותר ייענה, כל אחד והצורך שלו בהקשר הרפואי.

כמו שניצן אמר, אני מחזק אותו מאוד, אני לא רוצה להכביר, יש המון דוברים. יש המון עבודה, על חלק כבר קיימנו אצלי בוועדה כמה דיונים בעניין הקנאביס הרפואי, אבל אנחנו צריכים לשתף על זה פעולה, כי יש גם כמה חסמים, שר הבריאות יודע, שרת הכלכלה יודעת, שר הבט"פ יודע. יש כמה אתגרים שצריכים להתגבר עליהם, אבל יש שותפים אדירים גם בחברה האזרחית, גם בתעשייה, וגם במשרדים, לעשות שינוי כיוון, וגם אוסאמה. בסוף אוסאמה יצטרף אלינו. תודה רבה. אוסאמה, הקשבת? אמרתי שבסוף תצטרף. שתיקה והסכמה. הקשבתי. לאוסאמה יש בעיות

חבר הכנסת רם שפע יושב-ראש הוועדה להתמכרויות בכנסת. אני שמחה, ואני מודה לשר הבינוי והשיכון השר זאב אלקין, השר שמקשר בין הממשלה לכנסת, על ההגעה לדיון החשוב הזה. הבמה שלך, בבקשה, השר. תודה רבה ליושבת-ראש הוועדה, תודה לשר הבריאות, שהוא גם מכבד את ישיבת הוועדה הזאת, ובלי נכונות שלו כמובן שהנושא הכול כך חשוב של קנאביס רפואי לא היה יכול להתקדם, אז ניצן, זאת עוד הזדמנות להודות לך. אני יודע שזה נושא מאוד מורכב. אני בתור שר בממשלה כבר כמה קדנציות מכיר את המשוכות שאתה צריך לעבור גם בתוך הבית, גם בתוך המשרד, ולכן אני חושב שבסופו של דבר העובדה שהחוק עבר בקריאה טרומית, ושהוועדה הזאת הוקמה היא הוכחה לזה שבהידברות ובדיאלוג אפשר לקדם אפילו נושאים הכי מורכבים, שמצד שני הם מאוד חשובים ודחופים, וציבור גדול מצפה לפתרונות. אני רוצה לברך אותך,

על הנחישות, הרי כל הבית הזה מכיר כמה נלחמת בכלל על הנושא הזה שנים כנגד כל המלעיזים. כל מי שמכיר אותך יודע, אני מכיר, לפעמים התווכחתי איתך עוד מיומך הראשון בכנסת על חלק מהנושאים האלה. כשנכנסת לכנסת הרמת את הדגל הזה, שבאמת מטריד הרבה מאוד אזרחים היום במדינת ישראל, ונלחמת כמו שאת יודעת להילחם, גם במשא ומתן הקואליציוני. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר אין לי ספק שתדעי להוביל את הוועדה הזאת גם לתוצאות. מאחל לך בהצלחה. זה אירוע מורכב גם ביחסי ממשלה כנסת, לכן אני כאן. לקח גם לשיח בין הממשלה לכנסת להגיע עד הלום.

כמובן אני כשר מקשר אמשיך ללוות ולעזור איפה שצריך, אבל אני יודע שנפתח בסופו של דבר ערוץ של שיח פורה בינך לבין שר הבריאות. ואני בטוח שבמאמצים המשותפים שלכם כי אני חושב שאין מחלוקת על המטרה, לפחות לפי מה שאני יודע מהשיחות שגם לי היו עם ניצן עוד בתחילת הדרך סביב הנושא הזה. אני בטוח שהוועדה עם כל החברים שיש כאן, בהובלה שלך,

בשיח מול משרד הבריאות, ובסיוע של השר לפעמים לשיח מוצלח עם משרד צריך סיוע של השר, אני מכיר את זה במשרדים שאני אחראי עליהם. בדרך כלל זה עוזר. ואין לי ספק שזה גם נכון במקרה הזה. אני בטוח שתגיעו לתוצאה שמצפים לה הרבה מאוד אזרחי מדינת ישראל. אז יישר כוח גדול על הנחישות, על זה שלא ויתרת, על זה שנלחמת במשך כל השנים האלה. ויישר כוח גדול גם על היכולת לקחת חזון ולאט לאט להפוך אותו למציאות. תודה רבה לך. תודה על הדברים. אני מתנצל שאני צריך להמשיך לנוע. אני מבינה גם את אילוצי הלוז של השר. מי כמוך מכיר עוד את תחילת המאבק מול גלעד ארדן וההתנהלות. חברי כנסת שגם כיהנו באותה תקופה מכירים מקרוב, באמת זה רגע מבורך ומרגש היום. תודה רבה לך, ותודה על כל שיתוף הפעולה.

בהצלחה.

אני אתן את זכות הדיבור לדובר הבא, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. גברתי יושבת-הראש, אדוני שר הבריאות, אני רוצה לברך אותך על הקמת הוועדה החשובה הזאת. היא חשובה, אבל אם נחשוב על זה דקה היא לא נדרשת באמת באמת. היא נדרשת בגלל המציאות, היא לא נדרשת אם היינו מקדישים לזה יותר מחשבה, כי בסופו של תהליך מדובר בתרופה. וככל התרופות, לא צריך ועדות. אני לא מכיר הרבה תרופות אחרות שיש להן ועדה בכנסת או שהן דורשות ועדה בכנסת. ואני חושב שעצם העובדה שהוועדה הזאת היא כה נדרשת זה בגלל הקונספציה הציבורית שיש לקנאביס, וזה שאין הפרדה באמת באמת. ועל כן הדברים של חבר הכנסת סעדי, בין קנאביס רפואי לבין לגליזציה, או לבין סמים לצריכה אישית, מה שנקרא. ובגלל שהקנאביס הרפואי הוא תרופה שבדרך כלל ניתנת לאנשים עם בעיות רפואיות מאוד חמורות ומורכבות, או כאלה שנמצאים בין התפר או נופלים בין הכיסאות, כמו מתמודדי נפש, למשל, העבודה שלך, גברתי יושבת-הראש, בתחום הזה היא כל כך חשובה. ואני מברך אותך ואת הנחישות שלך על הקמת הוועדה הזאת.

הרפורמה שהוביל השר ליצמן הגיעה לעולם ממקום טוב, ממניעים חיוביים של רצון להנגיש את התרופה הזאת למטופלים בקצב גדול יותר, בזמינות גדולה יותר, במחיר טוב יותר. אבל איפכא מסתברא, זה רק הרע את התהליך, את הנגישות של התרופה החשובה הזאת, של הזנים והתמהילים המיוחדים שיש לכל מטופל ומטופל, למחירים שרק האמירו והאמירו. ועל כן, גברתי יושבת-הראש, אני מברך אותך, ואני אומר שחרף העובדה שתיאורטית לא היינו זקוקים לוועדה הזאת, היא מאוד נדרשת, כי מדובר בלתת מזור לאנשים שבאמת זקוקים לתרופה הזאת כדי לממש את החיים שלהם, כדי לחיות כאן, כדי לנהל חיים תקינים במדינת ישראל. ועל כן, אני מאוד שמח שאני חבר בוועדה הזו, ואני מאוד מקווה שכשהעבודה החשובה של הוועדה הזאת תסתיים אנחנו נמשיך, אני מניח, לוועדה של חברי רם שפע, שבה נדאג ללגליזציה באחריות במדינת ישראל. כאמור, זה נושא נפרד לגמרי, אבל במסגרת העיסוק בקנאביס נמצה את העיסוק החשוב בקנאביס רפואי, נוודא שהחולים מקבלים את התרופות שלהם, ונעבור להפוך את העולם של הלגליזציה, שקיימת היום בישראל,

ללגלית. ובאופן הזה גם נוודא שהמשאבים הדרושים לטיפול בבעיות שנובעות מהשימוש בסם הזה יטופלו, וביתר שאת. אז ברכות, ושיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה לך, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אני רוצה להתחיל בכך שקודם כול אני מאוד מברכת על הוועדה הזאת, והיא הוכחה לכך שרק בשיתוף פעולה אפשר להשיג דברים באמת גדולים, משמעותיים לחברה הישראלית, ולאזרחי ואזרחיות המדינה. כל הממשלה הזאת הוקמה מתוך מקום של שיתוף פעולה מניגודים שונים מכל קצה. וכמו בכל חבלי לידה, ומי כמוני יודעת, ילדתי שלושה, בסופו של דבר משם כנראה

אומרים ככה, בצער תלדי. אז אני באמת חושבת שהוועדה הזאת היא הוכחה נוספת שבשיתוף פעולה הממשלה הזאת יכולה להביא לעולם דברים טובים ונכונים, וזה בעצם המפתח, שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות ליושבת-ראש ועדת קנאביס, ליושב-ראש ועדה סמים והתמכרויות ויש עוד משהו,

אתגרי הצעירים. אני חושבת שרק בשיתוף פעולה כזה בתוך הקואליציה, ובתקווה שגם עם האופוזיציה, נקדם את זה. ופה אני מגיעה לעניין, אוסאמה, ואני מתייחסת לזה, כי אני לא מתעלמת מההתנגדויות, ואנחנו מכירות אותם, ואני גם מקשיבה להם קשב רב. זה נושא שראוי לעשות אותו מתוך הבנה ושותפות. יש איזה פער בין הכותרת שיוצרת בהלה, אנחנו מאשרים סמים, גם ככה חונכנו,

הדור שלי, לעשן קנאביס היה - - - אה, זה היה בדור שלך. בדור שלנו זאת כבר מציאות אחרת.

זה בדור שלי, זקנה. בואו, זה סמים. ולכן אני מבינה את הבהלה מצד אחד. מצד שני, כשלומדים ומבינים את התוכן הדיון הופך להיות יותר ענייני, הבהלה יורדת. אני חושבת שקודם כול קיים הרצון לסייע למטופלים ולמטופלות, בין אם הם מתמודדי נפש, ובין אם הם מתמודדים עם מחלות קשות יותר, קשות פחות, אבל בסוף גם מה האלטרנטיבות,

בסוף האלטרנטיבות הם סמים לא פחות קשים, שאחוזים מאוד גבוהים מכורים להם במדינת ישראל ובעולם. סמים קשים. אם רק היינו קוראים, אנחנו פשוט מאמינים, כי ככה הרופאים אומרים לנו,

ואם רופא אומר אז כנראה שזה טוב לנו. אבל גם שם אנחנו לוקחים סמים קשים מאוד, ורק בגלל שיש איזה החלטה פוליטית, חברתית, שזה מקובל, וזה לא מקובל.

אני מציעה גם בוועדה הזאת לנסות לנקות ואולי זה התפקיד שלנו לנסות לנקות את ההתנגדויות, קודם כול בשביל המטופלים והמטופלות, בשביל הבריאות שלהם, בשביל הבריאות של כולנו. וכמובן, עם יד אחת לאפשר מצד אחד, ועם יד שנייה כן להמשיך,

לבני הנוער, לחינוך, להגנה, לטיפול בהתמכרויות. כל הדברים האלה חייבים לבוא בד-בבד ביחד. ואני מאחלת לנו הצלחה. תודה רבה לחברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

כמה אני צריך כוחות כדי לקלקל את הישיבה החגיגית הזאת. את רואה? הרמתי לו להנחתה. אתה תהיה החבר בוועדה מטעם המשותפת? עוד לא בטוח, אבל אנחנו נחליט עוד מעט בשתיים היום בישיבת הסיעה.

אני חושב שמי ששומע את הדברים, גם שלך, גברתי היושבת-ראש, גם של כבוד השר, וגם של חבריי פה מימיני, וכנראה גם משמאלי, אז זה בדיוק הפחד שלנו, וזה החשש שלנו, כבוד השר, שאתם רוצים להגיע למצב של לגליזציה, ואנחנו מתנגדים לזה. אמרת בצדק, אדוני היושב-ראש, לכן הערתי, גם אם זאת ישיבה חגיגית, שזה פתרון ביניים. והפתרון, לא נגיד סופי, כי זאת מילה - , אבל היעד הוא והמטרה היא להגיע למצב של לגליזציה וצריכה עצמית. מה שהיושבת-ראש לא הצליחה, וזה לא עבר, וזה נפל, אז עוקפים את זה פה על ידי קנאביס רפואי. אמרת, ואתה שר הבריאות, אדוני השר, אנחנו מכבדים אותך ומשתפים פעולה ועובדים ביחד, אמרת שזה מסורבל, זה מקשה, זה מגביל. ככה צריך להיות, כי זאת באמת תרופה לאנשים שזקוקים לה. ואנחנו לא רוצים, לפי החוק יצוא,

שינוע, יצור, מכירה, כל בית מרקחת יכולה לרשום את זה, עוד מעט כל רופא ירשום את המרשם הזה. ויוראי צדק, אם זאת תרופה לא צריך את כל החוק הזה. אני מסכים איתך, אם זאת תרופה לא צריך את החוק הזה. כי זה רופא, בין רופא לבין משרד הבריאות. פיקוח על מחירים? בבקשה, תעשו פיקוח. מה, מישהו מנע מכם לעשות פיקוח על מחירים עד היום? תעשו פיקוח, זה התפקיד שלכם. אבל לבוא ולעקוף את זה והפער,

כי אתם רוצים לבטל את זה, לבטל את העבירה הזאת של שימוש בקנאביס. וזה עדיין מוגדר כסם מסוכן, זה בספר החוקים. ואני הייתי עורך דין, ואז ייצגתי כמה, והפסקתי. גם אז, כי זאת עבירה. אתם רוצים לבטל את זה? אם יש לכם רוב, בבקשה. אבל הייתי רוצה שהכיסא הפנוי משמאלי, שיבוא וישמע מה הרוח, מה הלך הרוח, לאן נושבת הרוח, ואם הוא יעביר את זה, על אחריותו, שיעביר את זה. אני לא יכול עם החברה הערבית היום, אדוני השר, עם כל המגפה, ועם מהמלחמה שאנחנו ביחד נלחמים בה, להכניס את זה לבני נוער, ולצעירים, והתמכרויות. רם, אתה מטפל בוועדה נגד התמכרויות,

חסר לנו בחברה הערבית עכשיו שאנחנו נתחיל קנאביס? מה, בחייאת דינכ, מה זה?

גברתי היושבת-ראש, בגלל שזאת ישיבה חגיגית באתי להגיד את הדברים העקרוניים, וגם בסעיפים, אתם אומרים סעיף ומייד אחרי זה אתם סותרים אותו. למה? כי אתם יודעים.

הרי את לא מסתירה את דעתך שאת רוצה לעשות את זה לגלי. ליבי עם המטופלים שכואבים, וצריך לתת להם את התרופות, זה התפקיד של משרד הבריאות. אם יש בעיה ספציפית נקודתית וזה וזה משרד הבריאות צריך לדאוג לזה. אבל למה צריך חקיקה פרטית, חברת כנסת שתבוא ותיזום ותילחם וזה וזה? אם יש בעיות בפיקוח, במרשמים, במומחים, במספר מומחים, זה התפקיד של המדינה, זה התפקיד של משרד הבריאות, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד.

לכן אני אומר שבעניין הזה העמדה שלנו, מכיוון שאנחנו יודעים לאן מובילים אותנו, זה שלב ביניים, אנחנו לא רוצים את שלב הביניים ולהגיע למטרה הסופית שהיא לעשות לזה לגליזציה. זה מה שחסר לנו בחברה עכשיו. אז אקח דקה כדי להשיב לחלק מהדברים שנאמרו כאן משום שזה חשוב. קודם כול, ישנן בעיות בעניין הקנאביס הרפואי, המון המון בעיות שנמתחות כבר לאורך שנים. לא סתם החקיקה הזו גם כן דחפה מהלכים פנימיים בתוך משרד הבריאות. הדברים ייעשו, הוועדה הזו דנה לעניין רפואת הקנאביס בלבד כרגע. הייתי שמחה אם הדברים אולי היו נאמרים גם מבחינת הרשימה המשותפת גם לפני הבחירות. משום שבפאנלים שאני הגעתי אליהם, שהיו בהם חברים חברי הרשימה המשותפת שהשתתפו בפאנלים, ויעידו פה כל חברי הכנסת, הרשימה המשותפת הודיעה שהיא תומכת. ולכן ההטעיה - - - אצל היהודים היא תומכת, אצל הערבים לא.

בסופו של דבר זאת הטעיה ציבורית של מה שיש לפני הבחירות והבטחות לפני הבחירות לבין מה שיש לאחר מכן. בסדר, נו,

בפאנלים ומבטיחים הבטחות בחירות שווא לציבור שלכם, וחשוב שהם ידעו, וטוב שהם יודעים עכשיו. לעניין הנושא בחברה הערבית, אפשר לעצום עיניים, ואפשר לטמון את הראש בחול, אבל בסופו של דבר, כפי שיש כמות משתמשים בקרב גם בני נוער וגם מבוגרים בחברה היהודית, כך יש גם בחברה הערבית. אני יודעת שמנסים להתעלם מזה,

אז התפקיד שלי לעודד את זה? לא, אבל גם הם משתמשים.

אם אני עושה לגליזציה אז אני עוצר את זה? הם עושים את זה, מה?

אם בקרב היהודים יש אולי נגיד 10% שנפתחים להם תיקים פליליים, בקרב הערבים יש 20% שנפתחים להם תיקים פליליים. אתה יודע למה? כי בדרך כלל יש משטרה קצת יותר באזור הזה, וקצת יותר מעכבים, ופתאום תופסים. ההפך, עניין אי ההפללה קודם כול כשאנחנו מעבירים את זה פוגע באוכלוסייה שלכם.

אני לא רוצה שיפתח אף תיק, כי אני לא רוצה שאף אחד ישתמש בזה.

אבל היום פותחים להם תיקים פליליים על שימוש בקנאביס גם כשהם נערים והורסים להם את החיים. אתה יודע שהוא אפילו לא יוכל להיות נהג אוטובוס בעתיד? אתה יודע שאפילו לאמץ ילד הוא לא יוכל עם תיק פלילי.

על עבירה כזו אתה הורס למישהו מהחברה שלך את כל החיים. חשוב לתת לזה דגש, זה קורה גם אצלנו, זה קורה לא פחות אצלכם. ולעניין הרפואי, המחלות לא פוסחות על אף מגזר ועל אף דת. ולצערי, אותם אתגרים ואותם תשלומים שמשלמים גם בחברה היהודית משלמים גם החברה הערבית. וכשאנחנו מטפלים בנושא הקנאביס כאן אנחנו מטפלים בו בשביל כל החברה הישראלית,

כדי שתהיה להם תרופה זמינה, כדי שהיא תהיה במחיר סביר. אתה חושב שיש רק מגדלים יהודים? לא, יש גם מגדלים ערבים. אתה חושב שיש תעשיינים רק יהודים? לא, יש גם תעשיינים ערבים. זה שייך לכולנו. וכשאתם מוציאים את עצמכם מהמשוואה אתם טומנים את הראש בחול, אתם פוגעים בסוף בקרב הצעירים שלכם, שנפתחים להם יותר תיקים פליליים מאשר שנפתחים לחבר'ה בתל אביב, ששם הם בכל מקום, ואף אחד לא פותח להם תיקים פליליים על הדבר הזה היום. זה קודם כול פוגע בחברה שלכם, ולכן הייתי מצפה שאתם תהיו הראשונים לבוא ולסייע לנו. אני חושב שבחוק שלך אפילו אין סעיפים על פיקוח מחירים. ספציפית לחקיקה הזו לא, אבל הרגולציה - - - נו,

את אומרת לי: אנחנו רוצים להסדיר את זה גם עם פיקוח על מחירים, ובהצעת החוק שאת מציעה אין אפילו סעיף אחד על פיקוח מחירים. נו, אז תפסיקי עם זה.

אוסאמה, אתה חייב להיות חבר. השתכנעתי שאתה חייב להיות חבר בוועדה עכשיו, כי כבר התחלנו את הדיון.

אז אם אני השתכנעתי תהיה חבר בוועדה,

מדברים על פיקוח מחירים, אבל אני מסתכל, וקראתי את החוק טוב מאוד.

אין סעיף אחד על פיקוח מחירים,

העלית סוגיה חשובה, נעלה אותה בדיונים הבאים של הוועדה.

צריך להבין שבסופו של דבר העלות למטופל היא נגזרת של העלות ליצרן, של העלות של המפעל, וכשיש לך רגולציה מטורפת שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם, שמערימה קשיים, שהם צריכים לשלם מחירים יקרים, ברור שזה יהיה יותר יקר. החקיקה הזו מקלה את הרגולציה. לרגולציה הזו יש עלות של כסף, ואם נעביר את זה כמו שצריך, נוזיל את העלויות בין 40% ל-50%. זה לא כסף כשאתה משלם 4,000 שקל על תרופה? יוצא 2,000. נכון, אז זה עדיין סכום גדול, אבל עדיין גם חיסכון גדול לכיס של אותם מטופלים. ואני אשמח שתהיה חבר בוועדה. השר, צריך? כן, אני ממש חייב לזוז. קודם כול אני מודה לך, השר ניצן הורוביץ שר הבריאות, על ההשתתפות בוועדה. תודה, ודברים כדורבנות. וכמובן תודה על שיתוף פעולה פורה בהמשך. מאוד מאוד מעריכים את זה. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת יעל רון בן משה, בבקשה. יעל רון בן משה (כחול לבן): תודה רבה. רציתי לברך גם את השר, נברך אותו גם בהיעדרו, וברכות לך, יושבת-הראש. תודה לשותפים ולחבר הכנסת רם שפע שהזמין אותי לסיור ולפגישת העבודה המשמעותית אתמול בכפר איזון. אני ממליצה לכולם ללכת לבקר, ללמוד. אני מאחלת לך, גברתי היושבת-ראש, ולנו, שהעבודה של הוועדה הזאת תהיה קצרה ותמצה את שלל הנושאים המורכבים באמת כדי להביא מזור לכל הזקוקים לקנאביס הרפואי. הנושאים והמחלוקות הם משמעותיים, אבל אני חושבת שאם הוועדה הזאת תהיה באמת עניינית, כפי שאת נוהגת לעשות, אז נוכל בזמן קצר למצוא את הפתרונות ואת האיזונים המתאימים. גם אם יש הרבה מאוד שאלות מקצועיות, איך נכון לעשות את זה ואיזה סוג של טיפול, אני חושבת שיהיה נכון שהוועדה הזו תסתיים את תפקידה מהר ככל האפשר. צר לי, אבל אני חושבת שזה לטובת העניין. לחלוטין. אז אני איתך לגמרי במסע הזה. בשונה מחבר הכנסת סעדי שציין שהוא כאן כדי לוודא שלא מתקדמת הלגליזציה, אז אני כאן גם כדי לוודא שמתקדמת הלגליזציה. ציינת את עניין עצימת העיניים, אז כשהילדים שלי היו קטנים והיו עוצמים עיניים והיו חושבים שלא רואים אותם, אז עכשיו הם כבר בגיל שסביב השולחן אצלנו בבית עולה נושא השימוש באלכוהול ובסמים אחרים. והייתי רוצה לראות כמה שיותר מהר שאנחנו מבינים, והילדים שלי כבר מבינים את זה, אז כדאי שגם אנחנו נבין, שזה קיים, זה נמצא, עכשיו אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו מנהלים את זה. אני לא מכירה אלטרנטיבה אחרת מלבד לקיים על זה דיונים, גם אם הם במחלוקות, גם אם זה נושאים קשים, גם אם אלו פתרונות שלא מתאימים לכולם. מי שאין לו ילדים מתבגרים, חיילים, סטודנטים, מוזמן לבוא אליי הביתה ולראות. זה לא משנה כמה אנחנו הורים קפדנים ומעורבים, זה תמיד יהיה בסוף הדיון בין האלכוהול לחומרים אחרים, למה מותר, מה אסור, ונהיגה, ונהג תורן, וזה קיים, וצריך להתמודד עם זה, וראוי שגם כנסת ישראל תתמודד עם זה. אז בהצלחה לנו, ותודה.

תודה רבה על הדברים. רק אוסיף, משום שלא הספקתי להוסיף לדברים. הפשיעה בחברה הערבית רובה ממומנת ממיליארדים, שמוברחים על ידי סוחרי סמים וסוחרי נשק דרך הגבולות של מדינת ישראל, בגלל המצב שבו הקנאביס הוא בלתי חוקי. כלומר, זה win-win situation מבחינת החברה הערבית.

היושבת-ראש, לנושא הכלכלי לא התייחסתי בכלל, ולקשר שבין הפשיעה הזו לנושאים ביטחוניים ולפשיעה אחרת של זנות והימורים. באמת קצרה היריעה, אני מקווה שנצליח לקדם את זה בתקופה הקרובה. תודה רבה על הדברים. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. תודה רבה,

יושבת-ראש הוועדה, אני מברך אותך, אני מברך גם את מנהלת הוועדה. לא הצלחנו להקים בכנסת את ועדת העלייה והקליטה, אז לפחות יש לנו מנהלת מצוינת שתנהל את הוועדה.

ודווקא במקום שבו אמורה להתקיים ועדת העלייה והקליטה. לפני שש שנים, עוד בחיים הקודמים שלי כעיתונאי, סיקרתי כנס קנטק בתל אביב, שעסק ביצוא קנאביס רפואי לעולם. אני לא אשכח את זה, כי על הסרטון שהעליתי אחר כך עם הכתבה שלי אני ממשיך לקבל היום תגובות, זה הגיע כמעט ל-2.5 מיליון צפיות. בכנס נאמר דבר פשוט, בגלל המשבר שהיה במזרח אירופה, ובעיקר ברוסיה עם כל הבעיות הגאופוליטיות וצניחת המטבע שלהם, החקלאים מהערבה פתאום רצו לעשות הסבה. הם הבינו שלא כדאי להם כלכלית למכור פלפל לרוסיה, אלא צריך לעשות משהו כדי להתקדם. אז אחד הדברים שעלו שם בכנס, ואני זוכר את זה היטב, היה הנושא של הקנאביס הרפואי, שאפשר לגדל קנאביס, ובכך בעצם להפוך את מדינת ישראל למדינה המובילה בתחום הזה. ואז לאחר מכן באו כותרות בומבסטיות של הממשלה הקודמת אנחנו זוכרים גם את ראש הממשלה לשעבר, שהיום הוא יושב-ראש האופוזיציה דיברו על כך, וכולנו חשבנו שסוף סוף יהיה כסף, כי לנו בעצם יהיה קנאביס רפואי, כי תנאי מזג האוויר במדינת ישראל מאפשרים לעשות את זה. וכפי שאנחנו מבינים היום שום דבר לא נעשה, ויש פספוס גדול בעניין הזה. אז אני חושב שאם הוועדה הזאת תוכל לתרום במשהו,

היא תוכל לתרום דווקא בנושא הזה, כי מדינת ישראל יכולה לעשות את זה, יש ביקוש רב בעולם לקנאביס רפואי, ויש גם ביקוש רב לקנאביס רפואי בארץ. הנתון שהושמע באותו כנס לפני שש שנים, אני מניח שאנשי מקצוע יתקנו אותי, יכול להיות שזה גם השתנה, שכבר אז למעלה מ-280,000 איש חיכו לאישור לקבל קנאביס רפואי, ונדמה שאז היו בסביבות 40,000 אישורים. אני מאלה שתומכים בהגדלת מספר הרופאים שיכולים לתת אישור לצריכת קנאביס רפואי. אני חושב שזה צריך להקל על התהליך הזה. ואגיד לך עוד נתון, אנחנו יודעים מכל מיני סקרים, אני לא יודע אם אלו סקרים רשמיים או לא רשמיים, שכמעט 800,000 אזרחים במדינת ישראל לפחות פעם בחודש צורכים קנאביס. אז או שאנחנו עכשיו נתחיל לדבר איתם כעבריינים או שנתחיל להבין שמה לעשות, זו המציאות. אז צריך להתאים את הצרכים שלנו כחברי כנסת, למצוא את האיזון הנכון מצד אחד, לא לעצום עיניים ולהגיד שהבעיה הזאת לא קיימת,

יש כאלה שלא יקראו לה בעיה, ויש כאלה שיגידו שזו בעיה. ומצד שני, כמו שאמרתי, להזניק את ישראל קדימה, כי בעולם יש ביקוש רב, ואם בזה נוכל להיות שחקנים בשוק העולמי, לא צריך להתבייש בזה, זה מה שאנחנו יכולים לתת גם לעולם. אז אני מקווה מאוד שהשאלות האלה יעלו בוועדה. אני אומר לך, לא יהיה לך פשוט, כי האופוזיציה כנראה תיתן פה פייט בלי קשר לקנאביס, כי אנחנו ביחסים לא טובים איתם. וגם יחסי הכוחות הם לא משהו בוועדה, פלוס אחד,

ככה אני מבין.

לכן אני חושב שדווקא האיזון הנכון בנושא, בהובלת הנושא, זה כנראה פה סוד המשחק וסוד ההצלחה של הוועדה הזאת. ואני מאחל לכולנו הצלחה, ונמשיך להתקדם בעניין. תודה רבה לך, חבר הכנסת יבגני סובה יו"ר סיעת ישראל ביתנו. אני חייבת לומר גם בנוסף לדברים שלך שיש היום מצב להעביר לגליזציה.

יש רוב בכנסת, גם רוב המפלגות הבטיחו לגליזציה.

בכנסת הקודמת לא יכולתי להעביר את זה עם הקואליציה משום שהחרדים אז התנגדו, ונעזרתי למעשה ביש עתיד שישבה באופוזיציה על מנת להעביר את אותה חקיקה. אנחנו נמצאים עכשיו באותה סיטואציה,

אין רוב מתוך הקואליציה, אבל אנחנו 58-58. מספיק אחד צדיק מהליכוד שיסכים לעמוד בהבטחת הבחירות של הליכוד ללגליזציה, ומחר בבוקר תהיה לגליזציה. אחד. אז אני אומרת לכם, מי שצופה, ולכם כל המוזמנים חברי הכנסת, תביאו צדיק אחד מהליכוד ומחר הלגליזציה במדינת ישראל. תודה רבה על הדברים. לפני שאני אעבור למספר דוברים, חשוב לי לומר שהדיון הזה הוא כמובן דיון פתיחה חגיגי עם דברי פתיחה. מה שהוועדה תעשה בשבועות הקרובים היא למעשה להקנות את הידע המקצועי לכל חברי הוועדה על מנת לדון לעומק באותה חקיקה, לתקן אותה, כפי שמדינת ישראל זקוקה לה. זאת אומרת שכבר בשבוע הבא כל חברי הוועדה יצאו לסיור באזור הדרום, אצל מפעלים ואצל מגדלים, על מנת לשמוע מה האתגרים ומה הקשיים, איפה יש עלות מיותרת, איפה ניתן לחסוך בעלות, איפה יש רגולציה מטורפת שלא מאפשרת להם להתפתח, שלא מאפשרת להם לייצר מוצרים נדרשים. שבוע לאחר מכן הוועדה תיסע צפונה גם לחוות, למעבדות ולתעשייה, שלמעשה היא בפועל הפלוגה הקדמית, המסתערים שלנו שלמעשה מובילים את התחום הזה במדינת ישראל, ומבינים את זה לעומק, שגם יסבירו לנו את האתגרים, את התיקונים שנדרשים בתוך החקיקה. לאחר מכן נקיים דיון מעמיק יחד עם המטופלים כדי להבין את המצוקות הקשות שעומדות בפניהם. לאחר שנבין את המכלול הזה נתחיל בדיון לעומק בתוך החקיקה כדי להבין איך אנחנו מתקנים, ומה אנחנו מתקנים בשיתוף פעולה, בהבנה של המצוקות, ואיך אנחנו נדרשים בעצם לתקן אותן. אני מתנצל כי יש לנו ישיבה של הנהלת הקואליציה, אז שלא יחשבו שלא מעניין את הח"כים. פשוט יום שני הוא לא הכי נוח. אז שוב, בהצלחה, ועוד נעבוד בשיתוף פעולה. תודה רבה. גם את חלק מהנהלת הקואליציה, את יושבת-ראש סיעה, אבל כרגע תמשיכי לשבת פה בוועדה. תודה לכולכם. כן, אני גם

נתחיל עם דקל דוד עוזר, בבקשה. תודה רבה. קודם כול אני רוצה להתחיל בברכות לחברת הכנסת חברתנו שרן השכל. כמו שנאמר, כמומחה מדיניות וחקיקה אני אומר את זה, באופן תיאורטי הוועדה הזו היא למעשה ועדה מיותרת לחלוטין, כי לכאורה היינו מצפים שכל הדברים פה היו נפתרים במשרד הבריאות, אבל זה לא יקרה. בהמשך דבריי אני אסביר את הדברים האלה, מכיוון שהבעיה היא משרד הבריאות.

הוועדה הזו היא הדבר החשוב ביותר שקורה היום בהקשר של הקנאביס הרפואי והמטופלים, מכיוון שהיא מאפשרת לייצר לחץ נדרש וחשוב על משרד הבריאות, וחשוב להמשיך את הלחץ הזה. ובמידה ומשרד הבריאות לא יגיע להסדר להביא את החקיקה הזאת עד הסוף, גם אם הם לא מרוצים מזה, גם בניגוד לדעתם. בפתיחת דבריי, מתוקף מעמדי אני אחטא לתפקידי הציבורי אם אני לא אומר שהחלטת הכנסת ארוכת השנים לנקוט במדיניות של אלימות ממוסדת ממסדית ומדינתית כנגד כל צרכני וצרכניות הקנאביס זו ההחלטה הפסולה והפגומה, שמביאה אותנו לדיון של איך נוכל לעזור לאנשים לקבל מזור לבעיותיהם הרפואיות. הרי אנחנו מדברים פה על קודש הקודשים, שגם באסלאם וגם ביהדות זה קודם לשבת, זה קודם לתורה,

אז אם לא האפליה הבלתי נתפסת והלא חוקתית, והשערורייתית, נגד צרכני הקנאביס, שמשתקפת במדיניות האלימה כנגדם, לא היינו נמצאים פה. המצב שלנו היום הוא שבתוך עשור מאז שהתחילו לדבר פה בכנסת על הסדרה עברנו ממקום ראשון לכישלון. החברות הקנדיות, שלא היו שוות כלום, שרק התחילו, היו שוות גרושים, החברות הישראליות היו בראש החץ העולמי, ולאט לאט החברות הישראליות הבינו שאי-אפשר לצאת מהכנסת פה ומהממשלה הישראלית, והם עברו לשם. הידע של ישראל עבר לשם, והיום החברות הקנדיות שוות עשרות מיליארדים, והחברות הישראליות שוות אולי פחות ממיליארד שקל כבר, לדעתי. זהו, אנחנו עומדים לאבד את הכול. צריך להבין מה זה אומר, זה אומר שמדינת ישראל הפסידה אולי מאות מיליארדים לאורך זמן. אני גם לא רואה איך זה ישתקם. ולכן, למרות שהאשמה היא ללא ספק במערכת הפוליטית, הסיבה שלא מצליחים להתגבר על זה זה מה שאני קורא לו "החלוקים הלבנים", זה הרופאים, הרוקחים, וחברות התרופות, שאחראים במשרד הבריאות, והדרישות שלהם הם דרישות, שהם אומנם דרישות שאפשר לכנות אותם "סחיטה". אבל אם נהיה הגונים ונבין שאנחנו חלשים נגדם במעמד הציבורי, אי-אפשר להתגבר, אי-אפשר לנצח את הרופאים, ואי-אפשר לנצח את הרוקחים, אני קורא פה לכל הוועדה ולכל חברי הכנסת להיכנע להם להכול, לתת להם הכול. אם צריך לתת עשרה מיליון דולר לחשבון הפרטי של כל אחד מראשי הרופאים האלה והרוקחים, ויובל לנדשפט ומנכ"ל משרד הבריאות, וכל אחד מהם, שימו להם בחשבון הבנק, זה כסף קטן. סליחה, אני מוחה על - - - הזה. מה הקשר?

איזה חברה כלכלית לא שמה עשרה מיליון שקל כדי להרוויח עשרה מיליארד? זה הזוי. תודה רבה לך, עורך דין חץ-דוד. אז אני מודה לך. אני מודה לך, ורק דבר אחרון. כשאני אומר להיכנע להם באופן מוחלט, אני לא אומר לעשות את זה לנצח. להיכנע, בעוד שנתיים-שלוש לקחת להם את זה. תודה. תודה רבה על הדברים. גולן ביטון, בבקשה. קודם כול אני רוצה לברך את שרן, כל הכבוד, אחלה ועדה, באמת הגיע הזמן להרים את הדבר הזה. ואני רוצה בתור מנכ"ל חברת יוניבו לברך קודם כול את המטופלים שהגיעו, את החבר'ה שהגיעו. ואני רוצה להגיד בתור מנכ"ל החברה שהמטופלים הם בראש מעיינינו, גם לגבי המחיר וגם לגבי הזמינות. לגבי המחיר? 4,200. אני אדבר עליו. חבר'ה, לא להתפרץ, אני מבקשת, זאת ישיבת פתיחה. הדיונים לעומק יתקיימו לאחר מכן. בלי התפרצויות כרגע. תראו, קודם כול נוצרה פה תעשייה. להזכיר לכם, לפני שנתיים כמעט לא היה כלום בבתי המרקחת, זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד מבורך. כרגע יש מבחר, מעל 40 מותגים בכל בית מרקחת,

פעם מטופל לא היה יכול לקנות קנאביס באילת,

עד לפני שנתיים. ותוך כדי מערכות פוליטיות, ותוך כדי כל מה שקרה, שרן נלחמה פה על כל הדבר הזה יחד עם - - - ועל זה כל הכבוד. חבר'ה, אל תשכחו את זה.

יש בעיות, ונכון שיש פה הרבה דברים בדרך, אבל אנחנו מטפלים. ואני שמח מאוד על הוועדה הזאת, ואני בטוח שככה אפשר להצליח קודם כול. אל תשכחו את הדברים האלה. מטופל באילת לא היה יכול לרכוש קנאביס. עכשיו הוא יכול גם במעלות. חבר'ה, לגבי המחיר, זה נכון. כרגע אני בטוח שהוועדה תבוא ותבדוק, ותראה, ותעשה את הדברים כמו שצריך כדי לראות שאף חברה כרגע לא מרוויחה. יש דוחות כספיים. רוב החברות הן ציבוריות. אף חברה לא מרוויחה. שלא תחשבו שחברות מרוויחות. הרגולציה פה היא מאוד מאוד מאוד מקשה, ואני בטוח שיעשו פה את העבודה כמו שצריך, ואז נוכל באמת להוזיל מחירים. כרגע אף חברה לא מרוויחה.

לא שכרגע אפשר לראות בדוחות כספיים שחברות מרוויחות מיליונים.

תודה רבה על הדברים. תודה רבה לך, גולן. ניר יופטרו, בבקשה.

ככה ממש כל אחד בקצרה, לפתיחה, להיכרות. תודה. אני יושב-ראש עמותה שמטפלת ומלווה מאות מטופלים. תודה רבה לך על כל העזרה ועל הקמת הוועדה הזאת. הוועדה מאוד חשובה ונוגעת בנושא מאוד כאוב במדינה. אנחנו מקווים שהוועדה תעסוק בנושא, ונוכל באמת לפתור פה את כל העניין שהקנאביס לא מוגדר כתרופה, הוא מוגדר עדיין כסם מסוכן, שזה המעכב העיקרי של השוק כרגע. קנאביס בעצם הוא התרופה, המוצר היחידי שניתן על ידי רופא, אך לא בשוק הפרטי, שזה משהו שחייבים לטפל בו. אנחנו נאבקים על העניין הזה המון זמן. אין לנו זמינות לרופאים, אין לנו זמן לחכות לרופאים. שילוב של קופות החולים ומשרד הבריאות, שעד היום מתחמק מהנושא, אנחנו חייבים את קופות החולים פה איתנו, שישתפו איתנו פעולה, שיעזרו לנו לקבל את הנגישות הראויה למוצרים שלנו. וכשאני אומר מוצרים זה לא רק תפרחות, ולא רק השמנים שמדוללים היום, אלו משחות שהיו ונעלמו, מוצרים מרוכזים יותר שנחקרו והוכחו ונעלמו. יש המון קשיים מלבד המחיר. המחיר הוא משתנה שקשור גם לאיכות. האיכות היום מאוד ירודה. יש כאלה שמוכנים לשלם מחיר גבוה בשביל טיפול רפואי ראוי, ואנחנו דורשים גם את זה. תודה. תודה רבה לך על הדברים. פרופ' חגי לוין, בבקשה. תודה רבה לך, יושבת-ראש הוועדה. בשם ההסתדרות הרפואית, קודם כול מברכים מאוד על הקמת הוועדה. בהחלט צריך הסדרה בה"א של הנושא לטובת כולם, כל בעלי העניין, מהמטופלים, והמטפלים, והתעשייה, וכל מי שמעורב. בצד הסדרה צריך גם אסדרה באל"ף, צריך גם להכיר בסכנות גם של קנאביס כטיפול רפואי, וכפי שפתח חבר הכנסת שפע עם כפר איזון, צריך את האיזון הנכון, וזה יהיה המפתח להצלחה של הוועדה. כיוון שנושא הדיון, יעדי הוועדה, אנחנו מבקשים, אחד מיעדי הוועדה הוא הגנה על בריאות הציבור, ואחד מיעדי החוק הוא הגנה על בריאות הציבור, וככה ראוי להיות כל הזמן לנגד עינינו. באופן ספציפי צריך לשים לב לנושא של אופן הצריכה. הוא לא צריך להיות דווקא דרך עישון,

צריך לעודד את הציבור להשתמש שלא בדרך עישון, שלא יהיו סכנות נלוות, צריך להקפיד שלא תהיה זליגה של השימוש במוצרים לבני משפחה,

ובני נוער. וצריך למצוא את הדרכים לעשות את זה בצורה נכונה, בדיוק כפי שנעשה עבור תרופות או טיפולים אחרים. ודווקא את נתת את הדוגמה של נהג אוטובוס, אני חייב לציין בעניין הזה, המחקרים מראים שתחת השפעת קנאביס, וזה לא משנה אם זה קנאביס רפואי, יש שינוי ביכולת ההתמצאות במרחב, ולכן צריך לחשוב היטב, כמו שיש בתרופות אחרות, כשבן אדם לוקח את התרופה, איזה אזהרה אנחנו עושים לו לגבי נהיגה, ובאופן ספציפי לנהיגת אוטובוס. יחד עם ההערות המקצועיות האלה, ואנחנו נלווה את הוועדה, דווקא טוב שהוועדה תכניס את הזרוע לתוך האש הזאת של נושא ההסדרה, ותעשה את זה כמו שצריך, כי באמת הגיע הזמן, וצריך להסדיר את נושא השימוש בקנאביס רפואי בישראל.

תודה רבה לך, פרופ' חגי לוין, וכמו שאמרת, חשוב שנשווה את זה לתרופות אחרות. וכמו שבתרופות אחרות בעלון האזהרה אכן כתוב שאסור לנהוג תחת השפעה,

גם תחת קנאביס חשוב שיהיה כתוב שאסור לנהוג תחת השפעה. אבל למטופלי קנאביס היום במקרים מסוימים שוללים את הרישיון, גם כאשר הם לא תחת ההשפעה, או שהם השתמשו בתרופה בערב, ובבוקר הם צריכים ללכת לעבוד והם נוהגים ברכב שלא תחת השפעה, והשוטרים שוללים להם את הרישיון. ופה צריך לעשות את הצדק וגם את ההשוואה הזו, וחייבים להיות ערים לכך. תודה רבה. דנה בר-און, בבקשה. ברשותך,

בסדר גמור. תודה רבה, חברת הכנסת יעל רון בן משה. בבקשה. אני מברכת את היושבת-ראש של הקמת הוועדה. כמו ששרן אני יודעת, אני פעלתי בנושא הזה לא מעט, ובעיקר מולך כבר כמה?

ככה שאם מישהו יודע כמה הנושא הזה קריטי וקרוב לליבי זאת את. ואני חייבת להגיד שיש כאן פוטנציאל אדיר לוועדה הזאת, ואת יודעת טוב מאוד כמה אני רוצה שהפוטנציאל הזה ימומש, יש כאן חיי אדם שתלויים בזה, גם חיי שלי. אני כן רוצה להגיד לכל מי שנמצא כאן בחדר כי הוא רוצה לגליזציה: לא על הגב שלנו. הסיבה שראיתם אותי קמה כרגע ומדברת כפי שדיברתי, הסיבה שאת רואה את הפנים שלי ככה, שזה לא תדיר, אני בדרך כלל מאוד מאוד קורקטית, את יודעת את זה, זה כי אנחנו יושבים פה כבר שעה, ובתוך השעה הזאת אני יכולה להראות דקות, כמות הזמן שדיברתם על המטופלים ביחס לכמה שדיברתם על הרווחים ועל הלגליזציה ועל הפלילי, ועל - - - זה לא נכון,

אוקיי, אני יכולה או לדבר או - - - אבל זה לא נכון. רוב הדיון התקיים סביב הנושא הרפואי והמטופלים.

הוא התקיים, שרן - - - אכן עלה הנושא של הלגליזציה והמטופלים. אנחנו פה בדברי ברכה, עדיין לא התחלנו לפתוח ולדון בעניין הצעת החוק.

אני מעריכה יותר מכולם את העבודה, ואת יודעת את זה, אני הכי קרובה לעבודה ביום יום ברמה של לנסות ולקדם כל מי שאני רק יכולה. אני תומכת בעבודת הוועדה הזאת,

אני אעשה הכול על מנת שיהיו פתרונות לדברים שהעמותה מקדמת, שאת יודעת וכולם פה יודעים מה הם: טיפול רפואי נגיש בקנאביס לכל מי שזקוק לו מבלי שהוא יהיה חשוף לשום חומרים מסוכנים. מה שאני מצביעה עליו כרגע הוא מה שכולנו, כולנו, שוב, ואני יכולה להראות לך בטלפון את כל ההודעות שקיבלתי בזמן הזה, כולנו מרגישים לאורך כל התקופה הזו שהסיפור של הטיפול בנו, כי כל חבר כנסת שישב ודיבר על הרפואי הסכים. כל חבר כנסת, לא משנה מאיזה צד של המתרס, הסכים. איפה זה נתקע? זה נתקע בדיוק באותו מקום שחבר הכנסת סעדי הצביע עליו, זה נתקע במקום שבו אומרים את המילים רפואי ולגליזציה באותו משפט, ואז זה על הגב שלנו. אם לא פותרים את זה, אז גם לא פותרים את הבעיות שלנו. התקווה האמיתית שלנו עבור הוועדה הזאת, שרן, התקווה האמיתית שלנו עבור הוועדה הזאת היא שיהיה לנו בית. היא שפעם אחת, פעם אחת יטפלו בנו בלי תלות בטיפול בבעיה שדקל הצביע עליה, בלי תלות בבעיה שדיברו על העלויות שלהם, כמה זה עולה להם, כמה הם רוצים לפתוח את השוק, בלי תלות. אנחנו חולים. כשחולה אינסולין אף אחד לא מדבר איתו על כמה זה עולה לחברה לייצר. כשחולה צריך אינסולין אף אחד לא מדבר איתו על: אולי אנחנו נגדיל את הרווחים באמצעות יצוא? כשהחולה צריך אינסולין אף אחד לא מדבר איתו על: אולי נעשה את זה לגלי לכולם.

אנחנו חייבים לחזור למקום, וזאת ההסכמה שאני חושבת שהייתה לנו לאורך כל הדרך, ולכן אני מרשה לעצמי לומר את הדברים בצורה ישירה, אחרת לא היית, לא את ולא אחרים ולא אני, הולכים ומציעים פתרונות שהם נפרדים גם לסיטואציה הרפואית וגם לסיטואציה של אי ההפללה. כי יש הבנה שמדובר בשתי סיטואציות נפרדות. יש הבנה שצריך לטפל בזה וצריך לטפל בזה.

אבל אנחנו מבקשים שהוועדה הזאת תוריד מהגב שלנו, החולים, את הנטל של הלגליזציה, כי אנחנו לא קשורים לזה, והטיפול בנו לא צריך להיות קשור לזה. מילה אחת אחרונה, ברשותך, שום דבר בעולם הרפואי לא ישתנה אם אנחנו נמשיך לחזור לעשות את אותן הטעויות. בהתייחס למה שאמר שר הבריאות הורוביץ, אני מברכת על כל הצעדים, ואני מקווה מאוד שהם הגיעו לתוצאה. אבל הדבר שאני מאוד חוששת ממנו זה המינוי של ד"ר בועז לב לוועדה בנושא הרישיונות, כי בועז לב הוא למעשה עומד מאחורי כל החלטות משרד הבריאות בנושא מאז 1999. היינו, אותו אדם שקיבל את כל ההחלטות שהביאו למצב הנוכחי הוא האדם שאמור לקבל את ההחלטות לגבי מעבר לרישיונות. נראה לי לא ישים.

ואני הבהרתי גם בתחילת הדיון שנושא הוועדה הוא עניין הקנאביס הרפואי. יש לנו מטרה משותפת שאותה לא נזנח בצד, וזו מטרה משותפת של חברי הכנסת לעניין הלגליזציה. וכן, היה ברור לכולם שהנושא הוא דיון בנושא הקנאביס הרפואי. ואף אחד לא עושה שום דבר על הגב של המטופלים, בדיוק ההפך, יש פה קבוצה של חברי כנסת שכל התכנסותם וכל מטרתם כרגע היא לסייע לחולים במדינת ישראל. עצוב לי שככה נותנים פרשנות שונה לדברים שנאמרו.

לא דיברתי על כוונת חברי הכנסת.

דנה בר-און, אני מבקשת. אני רוצה לתת את ההזדמנות ליפעת קריב חברת הכנסת לשעבר.

שבגלל השעה והאנשים שנשארו אני אוותר על זכות. אני אשמח להעביר את זכות הדיבור שלי ליעל. היה לי הרבה מה להגיד, אבל נראה לי שכבר - - - אנחנו עושים דיון פתיחה חגיגי, דברי ברכה, את כמובן מוזמנת לומר. אם את מוותרת על זכות הדיבור זה בסדר לחלוטין. וכמו שאמרתי, יתקיימו סיורים לעניין הרקע, ותוכלי כמובן שם להציג גם את הדברים בפני חברי הכנסת. אתן את ההזדמנות לאריאל. חשוב לי להעביר את זכות הדיבור ליעל שכטר, אני רוצה שהיא תדבר בשם כל התעשייה שלא הגיעה, אם אפשר. יעל שכטר רשומה. אתן את ההזדמנות לאריאל גרופר, בבקשה. קודם כול תודה רבה לשרן,

היא עשתה את הבלתי יאומן. היינו קצת סקפטיים שזה יקרה, אבל זה קרה. אז נעים מאוד, אני אעשה את זה קצר. אני עורך דין מסחרי בתחום למעלה משמונה שנים, מכיר גם מההיבט המשפטי, המסחרית, את התחום, וגם מההיבט הטיפולי. אשתי מטופלת בקנאביס רפואי מזה תקופה. ואני יושב פה גם כדי לזעוק את זעקת השחקנים בשוק שהם על סף קריסה. דיבר פה גולן על זה שהם לא מרוויחים, אז אפשר לפתוח את הדוחות הכספיים ופשוט לראות שאין להם עוד הרבה אוויר להמשיך. וגם את זעקתה המטופלים, עוד פעם, אני לא מטופל, אין לי את החוויות של חלק מהחברים פה שזקוקים לצמח הזה. אבל מה שאני ראיתי, ודיבר פה פרופ' חגי לוי על החשיבות לשמור ושלא יהיה שימוש לרעה קצת קשה לי להתחבר לזה, כי אני ראיתי איך פשוט אני אשתמש במילה מפוצצים באופיאטים אנשים, סמים שמגפה שגורם המוות מספר אחד בארצות הברית, אני לא יודע אם עדיין, אבל זה היה בתקופתו של טראמפ, גם בארץ מחרישים את זה. חברות התרופות דוחפות את האופיאטים האלה, יש להן אינטרס לקדם את זה. ודיברו פה לעניין המחירים. משיחות שקיימתי עם שחקנים בשוק, תשחררו את הרגולציה, המחירים ירדו. אתם מעמיסים כל כך הרבה על השחקנים בתחום שפשוט אין וכל המחיר הגבוה, שבסוף אני מסכים שהוא גבוה, חלק ניכר ממנו זה הרגולציה, כי לא יכול להיות שהמחיר יהיה גבוה מצד אחד ומצד שני לא ירוויחו. אז יש כשל ברגולציה, ואני מקווה שנפתור את זה פה. אני לא אכנס לנושא הלגליזציה, רק במשפט. קנאביס זה עובדה אם תרצו או לא תרצו, אנשים צורכים אותו, אם זה יהיה חוקי או לא חוקי. זאת גזירה שהציבור לא עומד בה ולא רוצה לעמוד בה. אם חברי הפרלמנט רוצים לקחת ולהגיד: זה לא חוקי ואני אלחם בציבור, בסדר, זאת החלטה שלכם. אבל תשחררו את הרגולציה ויהיה בסדר. תודה רבה לך. חבר הכנסת פינדרוס, ברוכים הבאים לוועדת הקנאביס. האם אתה תהיה הנציג של הוועדה? נסתדר בתוך הסיעה, נשלח בעזרת השם נציג.

אני שמח שנלחמנו על קבלת נציג בוועדה, ואני שמח שבסופו של תהליך אושר ליהדות התורה נציג. אני כן רוצה להתייחס. בוא נאמר שעורך הדין אריאל גרופר הרים אותי להנחתה. אני רוצה להתייחס בשתי מילים למה שאני מרגיש שאנחנו נצטרך לעשות פה בוועדה. יש פה מצד אחד אנשים שצריכים את זה, ואני בכוונה אומר אנשים שצריכים את זה, ולא אנשים שצורכים את זה. ואני מחלק בין הצורכים לצריכים את זה. ומצד שני אי-אפשר לומר שהמציאות הקיימת היום לא גורמת לשימוש לרעה.

ואני חושב שעלינו כוועדה מוטל בחקיקה הזאת לעשות הכול, שאלה שצריכים את זה יוכלו לקבל את זה במינימום בעיות, במינימום, ושזה גם יגרום לאלה שלא צריכים את זה בדיוק את הדבר הזה, שלא יהיה שימוש לרעה בצורך. אני גם מכיר, גם מודע, גם נפגשתי עם הרבה גורמים בעניין הזה בשנתיים האחרונות. ואני אומר שוב, אנחנו צריכים לעשות הכול שבחוק הזה כשמו, והכותרת שנעשתה לחוק הזה,

אלה שצריכים את זה, שיוכלו לקבל את זה במינימום מחיר, במינימום בירוקרטיה, במינימום צרות, הזמן שהם מחכים הוא לא מועיל לשום דבר, אם בן אדם צריך את זה הוא לא אמור לחכות כמה חודשים. שהדרך שלו לקבל את זה תהיה הרבה יותר קלה וברורה. ומצד שני שזה לא יהיה לשימוש לרעה לפתיחה לאלה שצורכים. ואני מקווה מאוד שהדיונים בוועדה יהיו באמת לכיוון הזה, איך שומרים מצד אחד על הצורכים, ואיך שומרים על אלה שנצרכים לדבר הזה. ואני אשתדל, או חבר אחר מטעם הסיעה, בדיוק לתרום לדיון הזה ולהגיע למקום הזה. אנחנו תמיד נגד בירוקרטיה, אבל אנחנו גם נגד שימוש לרעה בעניין. אז אני מקווה שבחוק הזה נצליח לעשות את זה. תודה רבה על הדברים, ואני שמחה לשמוע שיש שיתוף פעולה משום שבאמת מטרת החוק היא לסייע למטופלים, ובכלל לסייע לחקלאי ישראל שמקדמים ומפתחים את עולם הרפואה בתחום הזה. ואני אשמח שגם תהיה חבר ותיקח חלק פעיל, כי אני רואה שזה באמת נושא שחשוב לך. חשוב לי לציין גם שאמרנו לפני כן, בשלושת השבועות הקרובים יתקיימו דיוני עומק על מנת לתת את הרקע המקצועי ואת הכלים המקצועיים לחברי הוועדה כדי להבין את המורכבות ואת האתגרים, הן מבחינת התעשייה, והן מבחינת המטופלים. ולכן חשוב שאותו נציג שיהיה חבר בוועדה יגיע לכל אותם סיורים ודיונים. אני אומר לך מראש, פחות מעניינת אותי התעשייה. אני אומר את זה מראש לכל התעשיינים והלוביסטים, שלא יפנו אליי. פחות מעניינת אותי התעשייה, פחות מעניין אותי המצב שלהם, יותר מעניין אותי, כמו שאמרתי, אלה שצריכים את זה, שיוכלו לקבל את זה.

לא יהיה מו"פ. ואני רוצה לשמוע באמת מגורמי המקצוע בעיקר על החלק הזה.

התעשייה - - - - - ששש,

- - אני מכיר את הלוביסטים, הם יעשו עבודה טובה. שיפנו למישהו אחר, שימחקו את המספר שלי

אז אם תהפכו את השוק הזה לחוקי תחת התוויה מתאימה - - - אנחנו לא עוסקים בזה נכון לעכשיו. אבל ככה גם תבנו את אמון הציבור, וגם בעצם תהפכו 60 טון של קנאביס שנצרך באופן לא חוקי לממוסה. תוכלו לתת את זה למטופלים, למערכת הבריאות, למערכת החינוך. יש כל כך הרבה דברים שאתם יכולים לעשות עם הכסף הזה. דבר האחרון זה הוצאת ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים. אתם מדברים על זה כבר כמה שנים, בצדק. צריך להוציא כל חומר שאין בו רכיב פסיכואקטיבי מפקודת הסמים. אפשר לרכוש את המוצרים האלה בשוק השחור, בלי בעיה אגב,

כי אנחנו מאבדים את כל הדרך שלנו, את כל היתרון היחסי שיש לנו בתחום הזה. ואנחנו מבקשים בדיונים הבאים להעמיק בכל הנקודות שהזכרנו. ואנחנו באמת מאמינים שביחד בשיתוף פעולה נוכל להסדיר את שוק הקנאביס הרפואי גם לטובת המטופלים וגם לטובת צמיחת התעשייה. ושוב, אלו אינטרסים משותפים.

תודה רבה על הדברים, יעל. קודם כול, מבחינת המגדלים והמפעלים, בשבוע הבא כבר נתחיל סיור בדרום, ושבוע לאחר מכן אנחנו נחל בסיור בצפון. אני מציעה שתתכוננו לנושאים: האתגרים, החסמים, ההתייקרות של המוצרים, המחקר והפיתוח. בשביל כל הדברים האלה אנחנו מגיעים אליכם מבחינה מקצועית כדי לשמוע, שקפים, מצגות, זה יהיה הזמן להציג אותם. מנהלת הוועדה תסתדר לנו לוז מאורגן שייתן לכל אחד ואחד מכם את הזמן להציג את הדברים בפני חברי הוועדה. אתם תיתנו לנו בסופו של דבר את הכלים להבין את המצוקות שלכם ואת הכשלים בשרשרת הזו עד שזה מגיע אל המטופלים. ואני מציעה שתנצלו את הזמן הזה כמו שצריך, משום שאלו יומיים שלמים שמספר חברי כנסת יעסקו בחקיקה ויתקנו אותה. וגם גורמי

וגורמי המקצוע מגיעים אליכם כדי ללמוד ולהבין. אז זה הדבר הראשון. דבר נוסף לעניין המטופלים, נמצאים איתנו לא מעט מטופלים וארגונים. גם בזום יש הרבה. וגם בזום. אני מתנצלת בפני מי שלא הספיק עדיין לדבר. אבל חשוב לומר שלאחר מכן, בעוד כשלושה שבועות יתקיים דיון ייחודי עם המטופלים ועם ארגוני המטופלים שיציגו את האתגרים, ואת הבעיות, ואת הכשלים ברפורמה הנוכחית. אני מציעה לאותם ארגונים גם להגיע עם מצגות, עם נתונים, על מנת ללמד אותנו חברי הכנסת, ולתת לנו את הכלים הבסיסיים כדי להבין איזה תיקוני חקיקה אנחנו נדרשים לעשות ברפורמת הקנאביס. כולכם יכולים להעביר את הדברים מראש לשלומית מנהלת הוועדה שלנו שהיא באמת חרוצה שאין דברים כאלו, היא עונה לכולם, היא מדברת עם כולם, והיא תדע גם לסדר את הדברים למייל הוועדה v_cannabis@knesset.gov.il. אני לא מאמינה שיש אימייל כזה לכנסת, סוף כל סוף אחרי מאבק כל כך קשה. ביקשתי שזה יהיה השם של הוועדה, התעקשתי. אז זה באמת מעמד והצלחה, וזה באמת באמת מרגש, כי כשהגעתי לפני שש שנים לכנסת חברי כנסת פחדו לומר את המילה הזו. ממש פחדו. ואנחנו שש שנים אחרי זה, אחרי מערכת בחירות שבה כמעט כל המפלגות הבטיחו זאת כהבטחת בחירות, וזה ממש מרגש אותי לראות את זה. אז תודה רבה לכולכם. ואני מאחלת לכולם עבודה מפרה ומוצלחת, שתסייע למעל ל-100,000 מטופלים במדינת ישראל. תודה רבה.

נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:34.